בוקר טוב, היום התאריך ראשון לשלישי 2022 כ"ח באדר ב' התשפ"ב. השעה תשע שלושים ואחת ואני מתכבדת לפתוח דיון ראשון של ועדת משנה לעניין קידום תעסוקה וסיוע לאזרחים ותיקים ללא רשת בטחון פנסיוני. לפני קצת פחות מעשור אני וחבריי התחלנו מאבק למען האזרחים הותיקים שעלו ארצה בגילאים ארבעים פלוס, ונשארו ללא רשת בטחון